בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. קיימנו דיון בנושא של אל-על, על כך שהממשלה לא קיבלה החלטה כדי לסייע לחברה, לסייע לעובדים, לכל מה שנלווה לעניין הזה. קיימנו דיון על התמהמהות ההחלטה בממשלה. יום או יומיים אחרי הדיון התבשרנו שהממשלה קיבלה החלטה ואל-על קיבלה את התכנית, את המתווה שלפיו היא יכולה להמשיך לטוס, ושהעובדים יכולים להמשיך בהתאם לתכנית שנעשתה בחברה. קיימנו ביום שני דיון על החלטה שהתקבלה כאן בנוגע למתווה הסיוע בארנונה לעסקים בעלי מחזור מעל 400 מיליון ₪ ועסקים חדשים מחודש מרץ 2020. הממשלה כבר זמן רב אמורה לקבל החלטה בעניין ופשוט לא מתכנסת. נאמר לי שכחול לבן מעכבת את ההחלטה בגלל שהם רוצים שגרירים במקומות בעולם. אמרתי בוועדה שמיד אחרי הישיבה אני אתקשר לכחול לבן ואבדוק איתם את הדבר הזה.

ראש המטה של בני גנץ, שאמר לי שהם לא מעכבים את זה ושאם יביאו את זה למליאת הממשלה הם יתמכו. דיברתי עם מזכיר הממשלה, שאלתי אותו למה הם לא מביאים את זה. אתמול הודיעו לי שעושים משאל טלפוני וכנראה שזה מסתדר. מתווה הסיוע בארנונה לעסקים, מה שקיימנו עליו דיון, יאושר היום במשאל טלפוני כך שהעסקים האלה יוכלו להמשיך להתקיים ולקבל את מה שמגיע להם בהתאם להחלטה שהתקבלה כאן. לוועדת הכספים יש משמעות כשמנצלים את זה לדברים טובים, וכאן זה נוצל כמו תמיד לדברים טובים. בעלי העסקים יכולים להיות שבעי רצון שאכן כך יהיה, שתהיה החלטת ממשלה. הצעה לסדר, בקשה. ילדי הדרום,

קיבלו הפוגות,

הבעיה שהציבור החרדי קיבל את ההודעה על ההפוגה ביום חמישי,

לפני שהייתה הפסקת אש.

ההרשמה הייתה עד 10:00 בבוקר ביום ראשון. לאדם ששלח מייל ב-10:03 המפקח התקשר ואמר: תשמע, לא נוכל לעזור לך, ההרשמה הייתה עד 10:00 בבוקר. אין לי בעיה שאתם קובעים שזה יהיה עד 10:00

מדובר פה במשבר שצריך לפתור. אני לא מבינה למה זה מתמהמה. מתי אמורים לתת תשובה?

ה-8.6.

בית המשפט לא קיבל את צו המניעה, הוא אמר להם: "אתם יכולים להמשיך

התשובה שלהם גם בעניין הזה.

אבל אני לא רוצה לעשות דיון שבו יאמרו: אנחנו לא יכולים להגיד כלום מכיוון שבשבוע הבא יש החלטה. יש כרגע שביתה. אני מסכים איתך.

משרד החינוך

משרד החינוך אומר: "תשמעו, אני מוכן להתחיל לקדם את הנושא של השכר, אני מוכן לעשות כל מה שצריך", אבל הוא לא נותן לעדכן את הפרטים.

אני מקווה

מדברים על פערים של 2,500 שקל בחודש. לא מדובר בפערים קטנים. תואר B.A לא נלקח בחשבון, ואני כבר לא מדבר על הסיפור של הוותק. יש

דברים שהיו מובנים מאליהם במהלך כל השנים,

העלה חבר הכנסת ינון אזולאי, ותיכף אני אתייחס למה שאמר חבר הכנסת טייב,

אני קיבלתי את אותן תלונות. ילדי שדרות שלומדים בחינוך החרדי לא יוכלו לצאת להפוגות, כאילו שהחמאס לא רצה לפגוע בילדים של החינוך החרדי. מה זה הדבר הזה? מתוך 5,000 אוטובוסים שהוציאו נתנו 100 לחינוך החרדי. איך אתם חיים עם הדבר הזה? איזה משרד אתם? אותו דבר עם הנושא של המורים והמורות שיוצאים לפרישה מוקדמת ולא מקבלים מענק פרישה רק בגלל שהם חרדים. ועכשיו למה שמעלה חבר הכנסת טייב. האוצר העביר את הכסף, זה נמצא במערכות, רק אתם לא נותנים למלא את הטפסים בחינוך המיוחד. מה זו הבירוקרטיה הזאת? הייתם יכולים לעשות את זה כלפי כל חינוך אחר שהוא לא חינוך חרדי? דמם של המורים, המורות, הגננות והתלמידים הם הפקר? אם הייתם קוראים כולכם את החוזר שהוצאנו לבעלויות, הייתם יכולים לראות את סדר הדברים ואת לוח הזמנים לגבי כל שלב ושלב. אנחנו עומדים בשלבים שנקבנו בחוזר לבעלויות. קיבלתי בזמנו תביעות מוועדת הכספים ומהבעלויות לדחות את סיום התהליך מול הבעלויות, ובאמת דחינו את זה, אם אני לא טועה, פעמיים. מוועדת הכספים? כן, זה היה בדיון בוועדת הכספים. חבר הכנסת קרעי היה פה. ביקשו לדחות את ההגשה. רצו שיהיה להם זמן להגיש. לאחר שקיבלנו את כל התשובות של כל הבעלויות, של כ-80 בעלויות, רק כ-26 מתוכן הביעו נכונות להצטרף לאופק חדש. רק 16 עמדו בכל התנאים שהן התבקשו בחוזר. אתם

חושבים שאתם צריכים לעשות בדק בית למה רק 16 מתוך 80? בדק בית צריך להיות על למה רק שלוש קיבלו בפועל. פנינו לאותם אלה שדרשנו מהם השלמת נתונים. רק אחד השלים נתונים, כל השאר אפילו לא ענו. כולם התחילו לקבל מקדמות. מי שקיבל במסגרת אופק, קיבל מקדמה של 6%, ומי שלא נכנס לאופק, קיבל מקדמה של 14%. המקדמה היא עד שנגמור את התהליך של הרישום המדויק של פרופיל עובדי ההוראה בכל בעלות ובעלות ואז נשלם את התשלום המדויק ואת כל ההפרשים הנדרשים. המקדמה נקבעה לפי המינימום, לפי המכנה המשותף המינימאלי, מפני שאנחנו לא רוצים ליצור אחר כך קיזוזים לבעלויות. אני לא רוצה להגיע למצב של לקזז מאות ומיליוני שקלים לבעלויות בגין זה ששילמנו מקדמות גבוהות, אני יכול למוטט את הבעלות באופן הזה, לכן נתנו מקדמה והתחייבנו לשלם את הפרופיל המלא. את כל הנושא של תיקי עובדי הוראה של הבעלויות בגני ילדים קבענו מראש. אנחנו מעריכים שבחודש יולי תתחיל הפלטפורמה הדיגיטלית. למה עד עכשיו אתם לא מאפשרים? מפני שהפלטפורמה הדיגיטלית עוד לא מוכנה. זה בגלל בעיות טכניות, לא משום סיבה אחרת. אז תדחו את ההגשה. רק במוכש"ר יש בעיות דיגיטליות?

נובע מזה שאין לנו תיקי עובדי הוראה לגננות בבעלויות. כי אתם לא מוכנים לקבל את הנתונים.

מקימים פלטפורמה דיגיטלית, כדי שבחודש יולי יוכלו לדווח בצורה מסודרת את כל הנתונים של הגננות. כלומר, זה לא בגללם, זה בגלל שעדיין לא הקמתם. כן, זה מצוין גם בחוזר. אתם אלה שלא התארגנתם, אתם אלה שלא מאפשרים את פתיחת התיקים. עם קבלת הנתונים של הגננות נחשב פרופיל לכל בעלות ובעלות. מי שבאופק יקבל את הנושא של אופק, את העלויות המלאות, את הפרופיל של אופק. מה אתה עונה לגננת שלא ממלאים את הטופס שלה? האוצר העביר את הכסף, כמו שנאמר פה, רק אתם במשרד החינוך לא נותנים למלא את התיקים האלה.

וגם אין לי יכולת לקבל את הנתונים עד שהפלטפורמה הדיגיטלית הזאת תהיה מושלמת. אני לא יכול כרגע לקבל נתונים בניירת. מה שאתם אומרים זה שהגננת לא תקבל. לא מקובל עלי הדבר הזה, עם כל הכבוד. אנשים לא מקבלים את השכר שלהם, הם לא יכולים לפתוח תיקים רק בגלל שמשרד החינוך לא התארגן. אדוני היושב-ראש, אני מבטיחה לך שאם היו מנהיגים כרגע רפורמה חדשה במשרד החינוך, כולם היו מוכנים - גם הדיגיטל , גם הבכירים. מה אומרים לגננת הזאת? אנחנו רבנו על זה הרבה זמן. למה עד אז לא הקמתם את זה? אני רוצה לתת את הדוגמה של בתי הספר. התהליך בבתי הספר היה אותו תהליך - הם קיבלו מקדמות לאורך זמן, למעלה משנה, עד שהיה את החישוב המדויק. אני לא מבין למה פה, שיש קבוצה הרבה יותר קטנה, יש צעקות, הרי זה אותו תהליך של בתי הספר. זה תהליך שעבד בבתי הספר, כולם קיבלו. זה עוול של שנים שאנחנו עכשיו זועקים למה אז לא פתרתם אותו. זה עוול של שנים החינוך המיוחד. התהליך פה הוא אותו תהליך של בתי הספר. לוח הזמנים פה אפילו יותר קצר משל בתי הספר. משה, זה משהו שהייתם צריכים לעשות. לא הייתם צריכים אותנו, נבחרי הציבור, שנבקש מכם לעשות את זה. זה עוול שאתה יודע טוב מאוד שהיה צריך לתקן מבלי שאנחנו נתערב בכלל. דבר כזה הייתם צריכים להכין מראש, לא לחכות לזה שאנחנו נזמן דיון כל פעם בוועדת כספים. אנחנו נמשיך להיות פה, אנחנו נמשיך לבקש את זה, אז חבל. אדוני היושב-ראש, אני מצטרף לזעקה שלך לשוויון.

ייתכן שבגלל העדר פלטפורמה דיגיטלית לא נותנים לאנשים את מה שמגיע להם. לא משנה אם הם חרדים,

אם הם חילוניים - הם עושים את העבודה, וזאת עבודת קודש לא פשוטה, במיוחד לילדי החינוך המיוחד. אני מצטרף לדרישה או לשאלה של חברי ולדימיר בליאק - למה אין פתרון ביניים.

מברך על המדיניות של הדיגיטציה של הטפסים והקליטה שלהם, אבל למה אי אפשר כרגע, בגלל שיש איזו שהיא מצוקה ספציפית אל מול פער ממושך, לקלוט טפסים ידנית עד שתוקם הפלטפורמה הדיגיטלית? הכסף נמצא כבר במשרד החינוך. למה אי אפשר לקלוט את זה ידנית עד שהפלטפורמה תהיה מוכנה? אני לא מצליח להבין למה אתם לא נותנים את הכסף. הבעלויות חייבות לשלם שכר לגננות שלהן לפי הסכמי שכר. הגננות לא אמורות להיפגע. אבל הן נפגעות. הן לא אמורות להיפגע. זה עניין שלנו מול הבעלויות, זה לא עניין שלנו מול הגננות. הבעלות חייבת לשלם שכר. בסוף הן נפגעות. אני יכול לשלם מקדמה של 50% שבעוד כמה חודשים אני אצטרך לקזז. מאיפה הבעלויות יביאו את הסכומים האלה? אתה דואג מזה שהבעלויות לא יוכלו להתקזז על חשבון זה שהגננות לא יקבלו את השכר? זה לא הגיוני. מדוע אתם לא מיישמים קליטה ידנית של הטפסים עד אשר תוקם הפלטפורמה הדיגיטלית? זאת שאלה שגם אני מצטרף אליה. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על היוזמה והרצון הכן והאמיתי שלך לעזור לעולם הקדוש הזה. אני קוראת לו עולם קדוש, כי אלה ילדים מיוחדים שמגיע להם הכל. אני מצטרפת לדבריו של חבר הכנסת טייב. אין לי מה להוסיף על דבריו, הוא אמר בצורה מאוד ברורה את כל מה שקשור לנושא השכר של הגננות. לפני שלוש שנים ההסתדרות ערכה מיזם עם משרד החינוך של אכיפה. במסגרת הרצון הזה של אכיפה בנוגע למוכר שאינו רשמי, נציגי המשרד מהמחלקה המשפטית ומאגף האכיפה הקצו אנשים מיוחדים שתוך ימים ספורים העתיקו בצורה ידנית ועדכנו את כל נתוני השכר של הגננות.

גננות שבמשך שנים על גבי שנים לא היה להן נתוני שכר, הצוות המדהים של המשרד עשה את זה בצורה ידנית תוך ימים ספורים. אני באמת מנסה להבין איפה פה הבעיה. זה עוד שלושת רבעי שעה, עוד דבר קטן שיכול להועיל לילדים האלה,

זה לא רק לילדים המיוחדים, זה גם לנו ההורים שגם ככה ההתמודדות שלנו היא לא קלה ולא פשוטה. גם לגננות וגם לעובדי ההוראה. הגננות נותנות את כל כולן במערכה הזאת. אנחנו בורכנו על ידי הקדוש ברוך הוא בילדים האלה, אבל הצוות המקסים שמטפל בילדים האלה בחר בהם בכוחות עצמו. אין שום הצדקה בעולם שנוכל להיות עדים לאפליה הזאת ולעמוד מנגד. במשך שנים על גבי שנים אנחנו יודעים שהיה מי שידע לחיות עם האפליה הזאת בשלום. בשם הילדים ובשם העובדות המסורות לא ניתן שתהיה אפשרות לחיות בשלום עם התופעה הזאת. תודה רבה. עו"ד רויטל לן כהן,

אנחנו לא מדברים פה על ילדי החינוך המיוחד, אנחנו מדברים פה על תלמידים במדינת ישראל שהם זכאי שירותי חינוך מיוחדים, שחוק חינוך מיוחד נותן להם זכאות, והחלוקה בתוך משרד החינוך לזרמים מונעת מהם לקבל את הזכויות שהם קיבלו בוועדות סטטוטוריות. המדינה פה פועלת בניגוד לחוק חינוך מיוחד, בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אני מבקשת לזכור שמאחורי המשכורות נמצאים הילדים האלה שמגיע להם שירות שהם לא מצלחים לקבל. אני מבקשת מאוד למצוא את הדרך לא לתת לעניינים בירוקרטיים-מחשוביים למנוע מהילדים האלה ב-1 בספטמבר לקבל את כל השירותים שמגיעים להם. צריך לזכור את הילדים שלא יוכלו לקבל את השירותים האלה בגלל השביתה של הפסיכולוגים.

מוצדקת לחלוטין, אבל התוצאה היא שילדים לא יקבלו ב-1 בספטמבר את הזכויות שלהם. משה, למה אתה לא יכול לשלם עכשיו עד שהדיגיטציה

הוא דואג לבעלויות על חשבון הגננות. הבנו שצריך לארגן את הדיגיטל ואת כל מה שנלווה לעניין הזה, אבל זה לא פותר את הבעיה בשלב הזה. למה אי אפשר להתגבר על הבירוקרטיה? למה אי אפשר להפעיל את זה עכשיו ידני כדי לא לפגוע בילדים האלה, בגננות, בעובדי ההוראה, הרי הכסף עבר, אין בעיה תקציבית? אין בעיה להגדיל את המקדמות, אבל כרגע יש לי אחריות כלפי הבעלויות בנוגע למה

אם יהיו קיזוזים בהיקפים גדולים,

אם אני מבין נכון, אתה מדבר כרגע על מי שנכנס לאופק חדש. השאלה האמיתית היא לגבי מי שלא הצליח להיכנס לאופק חדש. האם השנה יינתן לאותה גננת לחשב את הפרופיל שלה כדי שהיא תקבל את השכר שלה? בחודש יולי נתחיל בקליטה של כל התיקים. והן יקבלו רטרואקטיבית השנה? איך הן יקבלו את זה? כן, הן יקבלו רטרואקטיבית. תשפ"א. כל בעלות תקבל את התשלום המדויק שלה. האם משרד החינוך מתחייב לערוך פרופיל גן לשנה הזאת במנותק מאופק חדש? לכל הגנים אנחנו עושים, גם אלה שלא

שזה הרף הנמוך ביותר של שותף שהגדרת? ברגע שהפרופיל של הבעלות יהיה נמוך או גבוה מ-14% היא תקבל או לא תקבל את ההפרשים המתאימים רטרואקטיבית. אמרת שביולי זה יתעדכן.

האם הם יקבלו פיצוי על הלנת שכר? לא אמורה להיות הלנת שכר. בחוזר מדצמבר כתבנו במפורש מה אחוז המקדמה שצריך לתת לגננת בהתאם לתפקידה באופק חדש. אנחנו נערכים מרגע שהוצאנו את החוזר

אנחנו לא מהאו"ם, אבל הבעלות היא המעסיק. יש אבסורד בכך שאגף התקציבים לא מתקצב לפי מה שצריך אבל דורש מהבעלויות לשלם. אם הם פותחים את זה רק ביולי,

מתי הגננת תדע כמה היא תקבל?

המשכורת של עובדי ההוראה צריך להינתן כמו מה שמגיע להם באמת. משה, אני מבקש תשובה לגבי העניין הזה של היציאה להפוגה,

למה החינוך החרדי

משה, אני מבקש שתבדוק את זה.

דיברתי על זה עם גלנט.

שזה לא מקביל לחופשות של ההורים.

וגם הוצאתי מכתב לגלנט בעניין הזה, שתתנו את הדעת כדי שהחופשה תהיה חופפת במגזר החרדי מבחינת תלמודי התורה. כבר שנתיים אנחנו מוציאים הנחיה כזאת. הם יכולים לפעול ולהתאים את החופשה לזמן החופשה שלהם, בין הזמנים.

משה,

זה לא היה ככה בעבר, כי משרד החינוך פעל, ואם לא,

הייתי גם מתקשר למשה שגיא ואז הבעיות היו נפתרות. לצערי, הבעיות לא נפתרות עכשיו. אני לא יודע מה קרה בשבועות האחרונים,

כשמשה שגיא אומר לי שהוא יבדוק את העניין של המקדמות ואת העניין של ההפוגות, בשבילי הוא הכתובת. אנחנו פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. גם אם נלך לאופוזיציה אנחנו נהיה פה. אני נמצא פה בשביל הדברים שאת העלית.

קיבלתי את המכתב. מחיר הקונטיינר עלה מ-5,000 דולר ל-12,000 דולר עקב המחסור - כל יום 100 מיליון שקל. יש ויכוח בין משרד התחבורה לבין ההסתדרות. הנזק הוא נזק

יש בעיה משפטית עם העניין הזה. כשאנחנו מביאים נושאים לוועדת כספים,

על כמות גדולה מאוד, אבל היום אנחנו מדברים על 3,500 ילדים שכל אחד ואחד מהם הוא עולם ומלואו. מזה 20 שנה

הבנו שבמהלך חודש אוקטובר 2020 התקיימה ישיבה משותפת של הוועדה לזכויות הילד וועדת החינוך. היועצת המשפטית בוועדה אמרה בפתח הדיון שמכיוון שמתקיים בבית הדין האזורי לעבודה

היא עברה ניתוח ראש שדרש ממנה שיקום פיזי, רגשי ולימודי. היא הייתה מנותקת מהלימודים לגמרי, היא לא הלכה ללימודים. היא הייתה ילדה מאוד דומיננטית בחברה, הייתה לה משמעות מאוד מאוד ניכרת, אבל היא הלכה ושקעה, היא לא קמה מהמיטה, היא לא אכלה, עד שהפציע לתוך ביתנו הנושא הזה של קדימה

הנקודה שבה משרד החינוך החליט לקחת אליו חזרה את המחויבות הזאת להעניק את השירותים לתלמידים ולילדים

אותה מורה מסורה יכולה להמשיך בשנת הלימודים הבאה לעבוד עם הבת שלך. בתכנית, גברתי חברת הכנסת קטי שטרית, יש 1,700 תלמידים, לא 3,500, לא 5,000 ולא

כבר אז אמרנו וחששנו שהנושא הולך להימרח כי המשרד רוצה לגרום לתכנית הזאת להיסגר, לגרום לכך שחלק ניכר,

מהעובדים והעובדות ימצאו את עצמם בלי עבודה, ולגרום לכך שאותם ילדים חולים, שעבורם יש חוק שאמור להסדיר את זה, לא יקבלו את המענה שהם צריכים. תגיד מה קורה עד שהם מסיימים את המכרז, אם יש תכנית או אין תכנית. אני אמשיך את הדיון הזה. שמתי את זה על סדר היום, כי אני רואה את

מה בנוגע לתכנית לימודי קיץ? האם השנה היא תתקיים? אני אראה מבחינה משפטית מה אנחנו עושים עם זה. יכול להיות שנמשיך את הדיון בשבוע הבא. אין שום קיצוץ ואין כוונה לבטל את הנושא, הנושא הזה ימשיך. המשרד לוקח אחריות. אני רוצה תשובה מסודרת. התחייבתם לפני שנה למתווה ולא הבאתם אפילו שורה של מתווה. משה, בשבוע הבא אני רוצה תשובה מדויקת. מתי אתה עושה דיון המשך? בשבוע הבא. אני מבקש ממשרד החינוך את התשובה המלאה לגבי העניין הזה. אני רוצה בדיקה משפטית של איפה זה עומד מבחינת בית הדין לעבודה ומבחינת העתירה לבג"ץ. אני אמשיך את הדיון כאילו אני מתחיל אותו מחדש עם הדברים שיוצגו. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.